אני פותח את ישיבת ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים. היום ה-24 במאי 2022, כ"ג אייר התשפ"ב. על סדר היום התנהגות שליחים במרחב העירוני. לא צריך לפרט יותר מדי. אני מניח שכל מי שנוסע בעיר או בישוב שיש בו שליחים מכל החברות השונות, רואה את כמות השליחים שנוסעים על הכבישים כאשר לפעמים הם נוסעים על המדרכות. הנושא של השליחים הוא נושא חשוב. אנחנו כמובן לא באים לערער עליו, אנחנו לא באים לפגוע בצורה כזו או אחרת בשליחים,

אנחנו חושבים שהנגישות של הרבה עסקים שמוכרים מזון או מוכרים כל מיני דברים אחרים ולא רק מזון, הנגישות לבית זה דבר שהוועדה הזאת מברכת עליה ומקדמת אותה. אנחנו חושבים שצריך לקדם את הטכנולוגיה ואת כל מה שגורם לחיים להיות טובים יותר ונגישים יותר.

אנחנו חייבים לשמור כל הזמן על בטיחות, גם של השליחים וגם של האנשים שסביבם אם אלה המכוניות, הולכי הרגל, אנשים שמשתמשים בדרכים - ואני יודע שחלק מהרצון של הממשלה וחלק מהרצון, חלק מהתכנית וחלק גדול מהתקצוב של נושא הדרכים מדבר על הפרדה בין הולכי הרגל לנושא המיקרו מוביליטי,

ברכבי 4 גלגלים. התפקיד שלנו הוא לעשות את המקסימום כדי שאנשים לא ייפגעו סתם בדרכים, לא ייפצעו, לא ייהרגו ושיוכלו להשתמש בבטחה בדרכים השונות. מתחילת השנה עד נכון לאתמול נהרגו 140 אנשים בתאונות דרכים כלליות. זה נתון מזעזע. איום ונורא. אני מזכיר לכם את מה שאנחנו הזמן אומרים - מוות בדרכים הוא מוות מיותר ללא תכלית ואנחנו צריכים לשים לו סוף. כאמור, נכון לאתמול, מתחילת השנה, נהרגו 140 אנשים בתאונות דרכים וזה מוות מיותר. מתחילת השנה נהרגו 25 רוכבי אופנוע ו-4 רוכבי מיקרו מוביליטי, נקרא לזה כך. 86 רוכבי אופנועים וקטנועים נהרגו בדרכים בשנת 2021. בשנת 2020 נהרגו 66 אנשים. אנחנו רואים שככל שהפקקים קשים יותר, יותר ויותר אנשים משתמשים בדו-גלגלי, בין אם אלה קטנועים או בין אם אלה אופניים חשמליים או קורקינטים וכולי. אני לא חושב שהתפקיד שלנו,

הוא לבוא ולצמצם את זה.

זאת המציאות. אנחנו גם מעודדים את זה בהרבה מאוד מובנים. אני רוצה לדעת כאן בוועדה איך אנחנו עושים את המקסימום כדי לוודא שרוכבי המיקרו מוביליטי מקבלים כמה שיותר היצע דרכים בטוח, שמשתמשים בדרכים בצורה בטוחה, שהם יודעים את החוקים ושהם פועלים בצורה שמסכנת במינימום אותם ואת הסובבים סביבם. אנחנו לוחות זמנים יותר קצרים ואני מבין שיש לנו זמן עד שעה 11:00. לכן אני עובר ישר לדוברים ומשם מתקדם. נתחיל מאור ירוק, בבקשה. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לך אדוני היושב ראש. אני רוצה להודות לך על העלאת הנושא והעיסוק בו. זה נושא חשוב ויחסית חדש. מעבר לכך אני רוצה גם להודות לך על התרומה שלך לבטיחות בדרכים. הנושא עולה כל פעם. הדברים לא מובנים מאליהם אבל הנושא עולה כל הזמן במציאות כזו או אחרת. אתה עוסק בנושא הזה ועל כך אני רוצה לשבח אותך ולהודות לך. אני גם רוצה לברך את אור ירוק, גם את מקים הארגון ועכשיו יושב ראש הרלב"ד, את המנכ"ל הנוכחי שכבר עבר את ועדת האיתור ומועמד להיות מנכ"ל הרלב"ד. זה בהחלט מבורך ומראה על עבודה מקצועית ועניינית. בסופו של דבר המדינה תרוויח מהעניין הזה. אני חושה שיש כאן מינויים ראויים. אף אחד מהרלב"ד לא רוצה לדבר? בדרך כלל הם מדברים ראשונים. אני מאוד רוצה לדבר. טעות שלי. בדרך כלל אנחנו מתחילים עם הרלב"ד. את סולחת לי? בוודאי. כמו שהתחלת ואמרת, המציאות במרכזי הערים כבר הפכה לבלתי נסבלת. אנחנו רואים איזושהי מגמה שהתחילה מאז הקורונה כאשר אנשים התחילו להזמין יותר לביתם ותופעת השליחים הפכה לגדולה ורחבה יותר. אנחנו רואים שליחים שקודם כל מסכנים את עצמם ומסכנים את שאר משתמשי הדרך, אם אלה נהגים ואם אלה הולכי רגל. צריך להבין ששליחים במהותם תמיד ימהרו ממקום למקום. הדרך שלהם היא כל הזמן להעביר את המשלוח ולקבל משלוח חדש והדבר הזה גורם להם לבצע המון עבירות תנועה, לצפצף על חוקי התנועה ואנחנו רואים הרבה סרטונים, סרטונים ותלונות שאנחנו מקבלים מהציבור על שליחים שחוצים באור אדום, רוכבים על המדרכה, לא נותנים זכות קדימה להולכי רגל ונוהגים נגד כיוון התנועה. יש כאן ג'ונגל וכאוס שלם במרכזי הערים. דבר הזה גם עולה בחיי אדם ולצערנו הרב גם שליחים קיפחו את חייהם. בסופו של דבר המדינה חייבת להתעשת ולטפל בתופעה הזאת כבר עכשיו כי אם לא תעשה כן, אנחנו נמצא את עצמנו בעוד מספר שנים בדיוק במצב אתו אנחנו מתמודדים עם הכלים החשמליים כאשר יש כאן מאות אלפי כלים עם תשתית לא מתאימה, עם היעדר אכיפה, עם היעדר אכיפה עירונית. יש משהו שהם לא נטפל בו כבר עכשיו, נתעורר בעוד מספר שנים למציאות שלא נוכל להחזיר את הגלגל הזה לאחור. לפני שאתה מציע מה לעשות, יש לך

הכנו סרטון. דברים שקיבלנו מהגולשים ומאנשים שצילמו. זה לא מה שנקרא ערוך אלא זאת המציאות. הקרנת סרטון. זאת המציאות. אור אדום, מרימים גלגל, משתוללים, נוהגים נגד כיוון התנועה. בסופו של דבר יש כאן אחריות קודם כל של חברות השליחות עצמן. הן מרוויחות מכך כסף, הן מתפרנסות מזה יפה מאוד והאחריות שלהם היא קודם כל לבוא ולהדריך את השליחים. לקחת אחריות על השליחים ועל הכלים. נהגים סוררים, שמתקבלות כמה וכמה תלונות עליהם, להרחיק אותם. אנחנו רואים את ההתנערות מאחריות של החברות עצמן. שנית, גם המדינה צריכה לחייב את אותן חברות לקחת אחריות. בסגנון קצין בטיחות שיהיה בחברה?

אם יש לך איקס כלי רכב או אתה מפעיל מספר מסוים של שליחים כן. אתה צריך לקחת אחריות ולוודא שהכלים תקינים, לוודא שיש ביטוח, לוודא שהנהג נוהג בצורה בטוחה, לראות אם קיבלת חמש-שש התראות ואני לא יודע אבל יש מספרים מסוימים של קציני בטיחות. בסופו של דבר, כאשר אנחנו מדברים גם בעולם על חברות וארגונים שהצליחו להוריד תאונות דרכים, זה התחיל מלמעלה, מרמת ההנהלה והצהרה שהם מנהלים את הנושא הזה וכל הארגון מדבר בטיחות. קל וחומר כאשר מדובר בחברות שזה משלח היד שלהן, שזו הפרנסה שלהן. הן מתפרנסות ומרוויחות כסף מצוין בתחום השליחים והן צריכות גם להחזיר איקס אחוזים לבטיחות בדרכים. בסופו של דבר זה ישמור על השליחים שלהן. ההצעה שלך היא קציני בטיחות או לא מעניין אותך איך זה יקרה. אין לי את הפונקציה. כל אחד יבחר לעצמו. בסופו של דבר אני מבקש, אני דורש, שהחברות ייקחו אחריות, אם אלה קציני בטיחות ואם זאת הדרכה. הדרכה ותקינות כלי הרכב.

הדרכה, פיקוח, תקינות כלי רכב. המדינה לא דורשת היום מהם לעשות את זה. ארגון שיש לו מעל 60-50 משאיות, המדינה דורשת לקחת אחריות, יש למנות קצין בטיחות, לבצע שתי הדרכות בשנה. אנחנו מדברים על חברות השליחות שהן כרגע מחוץ לתחום בנושא הזה והמדינה לא דורשת מהן שום דבר. כאן המדינה צריכה להתערב ולהבין שמתרגש כאן משהו, קורה כאן משהו, ואם לא נעשה את זה, אחר כך כבר יהיה מאוחר. במקביל אנחנו חוזרים ואומרים שבסופו של דבר יש כאן אחריות גם של המשטרה וגם הפקחים העירוניים. תוספת של שוטרים וניידות ירתיעו את אותם נהגים. אם אותו שליח ידע שאם הוא עובר באור אדום, נוסע מהר, משתולל בכביש ויש סיכוי גבוה ששוטר יתפוס אותו ויקנוס אותו בשכר היומי שלו, הוא לא יעשה את זה. שילוב של כל הגורמים האלה ביחד בסופו של דבר יוביל גם לצמצום תאונות הדרכים ואני חושב שגם יוביל להעלאת הביטחון של כולנו במרחב העירוני.

נחמה. שוב סליחה. בדרך כלל אני מתחיל מהרלב"ד שהוא הגוף האחראי על הבטיחות בדרכים.

שזאת תהיה הבעיה שלנו, מי מדבר ראשון. אני רוצה להתחיל במעט נתונים שאני כבר אומרת לגביהם שהם לא שלמים והם לכשעצמם, גם כשהם לא שלמים, מצביעים על בעיה מאוד משמעותית. אם אנחנו בוחנים את שלושת השנים האחרונות, 2018 עד 2021, 80 בני אדם נפגעו בתאונות במעורבות שליח. כשאנחנו מנסים לבדוק באיזה כלים מדובר ב-40 אחוזים מהמקרים מדובר באופנוע או בקטנוע, ב-30 אחוזים הנפגעים הם ברכב פרטי וב-7 אחוזים הם על אופניים ועל אופניים חשמליים. זאת פחות או יותר החלוקה, כך שאנחנו מבינים שמי שמוביל בהיפגעות בהקשרים האלה,

כשאני שמה פוקוס על השנה המלאה האחרונה שזאת שנת 2021, יש לנו 24 תאונות במעורבות שליחים. קודם דיברתי על נפגעים ועכשיו אני מדברת על מספר התאונות. 3 מהתאונות הן קטלניות, 3 מהן קשות ועוד 18 קלות. אם אני הולכת צעד אחורה כדי לראות האם אנחנו מדברים כאן על איזושהי מגמה של עלייה בהיפגעות, בהחלט אנחנו רואים מגמה בהיפגעות. הולכים שנה אחורה לשנת 2020 היו 10 תאונות לעומת 24, 4 תאונות קטלניות ו-6 קלות. זאת אומרת, בהחלט יש כאן מגמה ואני מזכירה שוב שאנחנו בטוחים שהמספרים במציאות הם יותר גבוהים מהמספרים האלה כי בתאונות של מיקרו מוביליטי אין דיווחים שלמים ממש. האם את חושבת שהמגמה היא בעיקר בגלל העלייה בכמות כלי הרכב? אני מניחה שכן, שזה קשור לעלייה של כמות כלי הרכב. אני חושבת שזה כן קשור בתפיסה של החברות כי מבחינתנו לא יעלה על הדעת שמוטיבציות כלכליות ידחפו אנשים לסכן את החיים שלהם ואת החיים של משתמשי דרך אחרים ושחייבים לנקוט בהרבה מאוד פעולות בהקשרים האלו. אני רוצה לחלק בפעולות את הדברים שלי למיקרו מוביליטי נפרד מהעניין של האופנועים כי על האופנועים אני רוצה לדבר בצורה קצת יותר ממוקדת. אנחנו יודעים שככל שבאמת תהיה הפרדה בין משתמשי הדרך, שזה הכלי הטוב ביותר כדי למנוע תאונות. ככל שייסללו יותר שבילי אופניים ונעשות כרגע פעולות בהקשרים האלה, צריך להמשיך ולהמריץ את זה. אנחנו כן חושבים שהסיפור של רישום הכלים, שהקולגות שלנו במשרד התחבורה עובדים כרגע על מהלך מהסוג הזה, הוא מהלך שישפר את הבטיחות בצורה משמעותית גם כי הוא ייעל את האכיפה על הכלים האלה וגם כי הוא יגביר באופן אישי את האחריות על הכלים האלה. אתה עולה על כלי שאפשר לזהות אותך, שברור מי אתה - ההתנהגות שלך על הכלי הזה בוודאי תהיה אחרת. אנחנו מדברים על הגברת האכיפה, כמו שאמרו הקולגות שלי קודם לכן, ובעיקר על הרחבה של סמכויות של פקחים עירוניים כי גם אם המשאבים של משטרת ישראל מוגבלים, אנחנו יודעים שהפקחים יכולים לעשות עבודה משמעותית בהקשרים האלה. אין ספק שהאכיפה תסייע בעניין הזה. אני רוצה לספר כאן שמבחינת הטיפול בגורם האנושי, במונחים של חינוך, של הסברה, שגם להם יש מקום מאוד מרכזי בהקשר הזה, הרלב"ד מובילה קמפיין שיעלה בעוד שבועיים בנושא הזה של מיקרו מוביליטי בכלל ותהיה בו גם התייחסות לשליחים. יש כאן קולגות מחברות השליחים שעבדו איתנו על ההסברה הזו ובהתייעצות איתם בנינו מסרי הסברה משמעותיים. יש סרטון הסברה. תהיה הסברה משמעותית שהרשויות המקומיות יובילו אותה משום בגדול מה שאנחנו רואים בכבישים זה שהרוכבים על המיקרו מוביליטי חושבים שהחוקים הם מעבר להם ושהם לא צריכים לעמוד בחוקי התנועה אלא הם יכולים לעבור באור אדום והם עושים עבירות רבות בכבישים. אנחנו בקמפיין הזה מבקשים להדגיש שחלים עליהם כל חוקי התנועה. זה באשר למיקרו מוביליטי. אני רוצה לדבר גם על האופנוענים. אנחנו ברלב"ד חושבים שהמפתח לפתרון בהקשר של האופנוענים הוא הכשרה. חבר הכנסת טופורובסקי, באמצעות התקציב שאתה הצלחת להעביר לרלב"ד אנחנו פיתחנו בשנה האחרונה קורס או הכשרה של רוכבי אופנועים, הכשרה בתפיסת סיכון, ואנחנו יודעים לומר עליה, ממחקרים שיש בעולם ובארץ, שהיא מצליחה להוריד בעשרות אחוזים משמעותיים את ההיפגעות של רוכבי אופנועים. ההכשרה הזו עברה פיילוט ואנחנו מה-6 ביוני מתחילים להפעיל אותה. מי מגיע להכשרה הזאת? רוכבי האופנועים.

כל אדם הולך כי בא לו?

אנחנו מפרסמים את זה ברשתות החברתיות.

כרגע זה וולונטרי אבל זאת בדיוק הפנייה שלנו. זה פיילוט. זאת לא הכשרה שמחייבת. אנחנו נבקש שהיא תהיה מחייבת. בשלב הזה זאת לא הכשרה מחייבת. מבחינת המדיניות שאנחנו מבקשים לשקול יחד עם הקולגות שלנו במשרד התחבורה, יישקלו גם אלמנטים שקשורים להכנסה לעניין הרגולטיבי, אבל גם אם לא יש הרבה כלים להפעיל את ההכשרה הזאת, גם באמצעות הקלות בביטוח וגם באמצעים אחרים. אנחנו כרגע בשלב של בדיקת ההכשרה הזאת. יהיה מחקר מלווה שיוכיח שההכשרה הזאת מבצעת שינוי משמעותי ובאמצעות התקציבים שקיבלנו. מכאן אני מבקשת לקרוא לחברות ולומר להן שזה חלק מהאחריות שלהן לבדוק שהרוכבים שלהן עוברים הכשרה כי מהסרטים שאני רואה - אור ירוק הקרינה כאן חלק מהדברים הם חוסר ניסיון, שליטה לא נכונה בכלי, מהירות מופרזת, כל האלמנטים האלה שבאמצעות הכשרה של הרוכבים שלהן אפשר יהיה למנוע את זה. חד וחלק מכאן אנחנו מוציאים את הקריאה הזאת בשלב הזה. זה ממש ברמה הפרקטית והמיידית. אני שוב אומר שאנחנו חושבים שיש אחריות לחברות על העובדים שלהן ועל האנשים שנמצאים סביב וגם נהרגים בתאונות הללו ויש פעולות שאפשר לעשות. אנחנו מזמינים אתכן לבוא אלינו גם בעניינים של מיגון. אפשר למגן את הרוכבים שלכן יותר טוב. יש אצלנו אנשי מקצוע שיכולים לתת ייעוץ בהקשרים האלה וצריך להתחיל לקחת אחריות על העניין הזה.

אמרתי בוועדה שהזדעזעתי כשהייתי ליד הלונה פארק בתל אביב וראיתי פרסום האומר בן 16 תוך שבועיים עם רישיון אופנוע. לפני כמה שבועות הייתי וראיתי שזה כבר בין שבוע עד 10 ימים. 24 שעות. כנראה לצערי הפרסום השלילי עובד. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. תודה רבה על הדיון החשוב הזה. הגעתי כדי לקדם את החוק לגבי הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות, מה שמכונה חוק האופניים והקורקינטים שלצערי גורר רגליים וגרירת הרגליים היא מכיוון משרדי הממשלה. כבר בשנה שעברה העלינו את החוק הזה ועד היום הוא לא בא לכדי קידום והממשלה מבקשת להתקין תקנות, וטוב שכך. אתמול פורסמו התקנות לציבור. אנחנו מבינים שאלה תקנות חסרות. המשרד לביטחון פנים פירסם אותן ויש ויכוח בין המשרד לביטחון פנים לבין משרד התחבורה למשל לגבי ההגדרה של מהי מדרכה, איך אפשר לאכוף את האופניים ואיפה אפשר לאכול קורקינטים. אנחנו יודעים שגם שם יש פגיעות רבות. הרעיון בחוק שלך הוא שפקחים עירוניים יכולים לאכוף?

כמו שאמרה נציגת הרלב"ד, בסוף המשטרה לא יכולה להיות בכל מקום ויש לה כוח אדם מוגבל. הפקחים הרבה יותר נגישים למה שקורה במרחב העירוני. למשטרה יש הרבה מאוד משימות וצריך להיעזר במה שיש. יש פקחים שהם אנשי חוק וסדר ברשויות המקומיות והם ממילא אוכפים יחד עם השיטור העירוני עבירות כאלה ואחרות, אבל יש עבירות שהם לא יכולים לאכוף. אגב, למשל אם אדם נוסע על המדרכה עם אופניים עם אוזניות באוזן, אפשר לאכוף. בשביל אופניים, אי אפשר לאכוף. זה החוק. אם נוסעים עכשיו בכיכר הבימה, אי אפשר לאכוף כי לא יודעים מה זה כי זה לא מוגדר. עכשיו יש ויכוח בין שר המשפטים לבין משרד התחבורה לבין המשרד לביטחון פנים האם בכיכר הבימה או בכיכר רבין אפשר לאכוף עבירות כאלה. אפשר לאכוף עבירות של נסיעה בלי קסדה, אפשר לנסוע בצורה פרועה וכולי וכולי. הדברים האלה לא הגיעו לידי מיצוי והחלטה. אני חושב שהממשלה לגבי הוויכוחים הבירוקרטיים וגרירת הרגליים הזאת לא מבינה שאנחנו משלמים בעיקר בחיי אדם. תראו מה קורה בבית חולים איכילוב יש עלייה דרמטית של מספר הנפגעים בגוף ויש גם בנפש. אנחנו רואים את מספר הנפגעים, בין אם הולכי רגל תמימים ובין אם הם רוכבים, ואנחנו מתקשקשים בהגדרות. והמון מבוגרים. והמון מבוגרים וקשישים.

אתה לא יודע כמה החוק הזה יוצר תהודה בקרב המבוגרים. הם פשוט חוששים ללכת במרחב הבטוח שאמור להיות שלהם המדרכה.

זה בלתי מתקבל על הדעת. לא יכול להיות שהוויכוח הזה יתקיים. אנחנו בסוף נפתור את הוויכוח הזה. בסוף נכריע ונעשה זאת בחקיקה על ראש משרדי הממשלה כי אם לא נגיע להכרעה, לא תהיה ברירה. לא יכול להיות שתהיה גרירת הרגליים הזאת שגובה חיי אדם וגורמת לפגיעות, ואגב, היא גם עולה כסף למדינה, אם זה מעניין את מישהו משהו. זה דבר שצריך להיות בדיפולט של משרד התחבורה והמשרד לביטחון פנים והוויכוחים האלה פשוט מיותרים. צריך לסיים עם התקנות האלה. אני מסכים עם אדוני לגבי הסיפור הזה של המשלוחים שאכן הוא שירות טוב, צריך לברך עליו, טוב שיש משלוחים, טוב שיש אופניים, כמה שיותר אופניים, כמה שיותר קורקינטים, אבל שזה יהיה מסודר ושיהיה בטוח. זה טוב. כולנו רוצים לעודד את זה אבל יש דרך. אין ספק

בוודאי ובוודאי שיש להן אחריות אבל האחריות הראשונה היא של הרוכבים.

להגביר את הענישה, זה ברור. אבל צריך לאפשר לתת את הכלים. היום העיריות כבולות ובשטחן מתבצעות רוב העבירות. העבירות לא מתקיימות בכביש מספר 1 או בכביש מספר 20 אלא הן מתקיימות ברחובות ושם השוטרים בקושי נמצאים אלא נמצאים הפקחים העירוניים. לכן אני חושב שצריך להגביר שם את האכיפה מהר ולא להתעכב עם הדבר הזה. אפרופו הכשרות צריך לראות איך רותמים גם את מערכת אכיפת החוק ואני מדבר כאן על בתי המשפט לתעבורה. הם באמת עובדים ברמה של מכונה. מי שישב וצפה כיצד עובד בית משפט לתעבורה, לעתים מתבייש.

אגב, צריך גם לדון בזה.

יש הצעת חוק לקראת קריאה שנייה ושלישית. אנחנו עכשיו מכינים אותו בוועדה הכלכלה, חוק שמשנה את כל דרך ההתנהלות כאשר במקרים של עבירות קלות יש ברירת קנס. מה קורה בחוץ בין נציגי המשטרה לנציגי הפרקליטות ועורכי הדין, זה פשוט מסחרה אחת גדולה. זו האמת. גם בבית המשפט, כאשר יש כל כך הרבה תביעות ובסוף גם השופט מתחיל להיות קצת כמו מכונה. אולי אפשר להתחיל לשקול שאחד העונשים יהיה להעביר אותם הכשרות, כתנאי לעונש או חלק מהעונש. אני מחזק את ידיך, מחזק את ידי כל הנציגים שנמצאים כאן, גם את ידי משרדי הממשלה, גם את הרשויות השונות, רשויות האכיפה, אני רואה שנמצאת כאן נציגת עיריית תל אביב סגנית ראש העיר. זה צריך להיות במקום גבוה בסדר העדיפות כדי לשים לזה סוף.

אלה חיי אדם אבל בסוף זה הגורם האנושי. אלה לא תשתיות. תשתיות חשובות, משקיעים בזה אבל בסוף זה הגורם האנושי והגורם האנושי הוא התנהגות שאפשר לשנות. תודה רבה. משרד התחבורה, מי רוצה להתייחס? סמנכ"ל בכיר, תנועה,

אני רוצה להתייחס לשני הנושאים. קודם כל, לגבי הרכב הדו גלגלי. היה לנו לפני כן דיון בו לא היית ואני לא ידעתי מה לעשות. אני אתעדכן לאחר מכן.

אני רוצה להציג גם את הנושא של האופנועים וגם את הנושא של המיקרו מוביליטי שזה כולל אופניים, אופניים חשמליים, גלגינוע וכולי. לגבי האופנועים. מבחינתנו, כמו שכולם יודעים, לאופנועים יש רישיון נהיגה וגם רישיון רכב והם מחויבים בכך והם גם מחויבים בקציני בטיחות.

מוסד שיש לו מעל 40 כלים, מחויב בקצין בטיחות. חלק מתפקידי קצין הבטיחות הוא לדאוג ולוודא את התקינות של הכלים, את רישיונות הנהיגה, את הרוכבים וכולי. זה מבחינת החקיקה הקיימת היום. בנוסף אנחנו גם מבצעים בדיקות תקינות של האופנועים האלה גם בתוך הערים באמצעות ניידות הבטיחות שלנו.

הם מחויבים להגיע לטסט שנתי וכולי אבל אנחנו גם יוזמים בדיקות במרכזי הערים של אופנועים באמצעות הניידות שלנו. יחד עם הפיילוט הזה שאנחנו שותפים לו ביחד עם הרלב"ד, אנחנו מרחיבים את הנושא של מתודיקת לימוד הנהיגה של רכיבת אופנועים וגם את המבחנים. כמה אופנועים יש בישראל? מה הנתון? אני אבדוק. כמה בדיקות אופנועים ביצעתם השנה? כ-140 אלף. 120 אלף. כמה בדיקות עשיתם באמצעות הניידות? בניידות בכלל כלי הרכב אנחנו עושים בין 2 ל-3 אחוזים. יש לנו 6 ניידות. אני בעיר שלי מעולם לא ראיתי ניידת. זה בנוסף לבדיקות הרישוי שחייבים לבצע. טסט. הנהג חייב להגיע לטיפול. אתה מציג את זה כאן כאילו זה משהו חשוב שאתם עושים. אלה בדיקות מדגמיות. זה לא שנבדוק את כל ה-140 אלף באמצעות ניידות הבטיחות. גם בנושא כלי הרכב לא בודקים את כל ה-3.6 מיליון רכבים. אני מציג את המצב שקיים היום. חברה עם מעל 40 כלים מחויבת בקצין בטיחות. זה לגבי האופנועים. קצין בטיחות במקרה של מעל 40 אופנועים. מעל 40 אופנועים אבל גם אם בחברה יהיו 20 אופנועים ו-20 כלי רכב היא גם מחויבת בקצין בטיחות.

בסך הכול הכולל שלו מעל 40. אם יש 1,000 זוגות אופניים חשמליים. אני לא מדבר על אופניים. אני מדבר על כלי שיש לו רישיון נהיגה. אם יש לו 1,000 אופניים חשמליים הוא לא צריך קצין בטיחות. הוא לא צריך. זה לגבי האופנועים, מבחינת הפעילות של השליחים וכולי. לגבי אופניים חשמליים וקורקינטים. כמו שאתה יודע אדוני היושב ראש, במהלך השנים נעשו תיקוני חקיקה רבים ופעילויות רבות של המשרד יחד עם המשרדים הרלוונטיים, כולל העלאת הגיל שהוא מעל גיל 16, חיוב קסדה וכל הדברים האלה שכבר נמצאים בחקיקה. עדיין יש הרבה דברי חקיקה שמצויים בהליכי עבודה. יש הצעת חקיקה בנוגע לצו תעבורה של עבירות קנס שנמצא בוועדת הכלכלה ואנחנו מחכים לדיון. אני מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר כי שם אנחנו קובעים את העבירות שיהיו קנסות. אי חבישת קסדה מוגדרת היום כעבירה בחוק? היום היא מוגדרת כמחויבת בחוק אבל אני אומר - - - מי יכול לאכוף את זה? פקחים לא יכולים.

בבקשה, אני אתן לך את כל התמונה ואז תשאל שאלות. אני אשיב לך לכל השאלות. אתה רק עכשיו איתו כך, אבל אני כך כל יום. תחשוב מה עובר עלי. אין בעיה. אני אשיב לכל השאלות שלו. אני אומר שמבחינת החקיקה עצמה הוא מחויב בחבישת קסדה אבל את גובה הקנס בעבירות אנחנו רוצים להגדיל מ-250 שקלים ל-1,000 שקלים בנושא של אי חבישת קסדה. יש עוד נושאים. יש רשימה שמצויה על שולחן הוועדה והיינו מבקשים לקדם אותה עד כמה שניתן. לפני שאתה עובר לנושא הבא, שאלה. האם אכיפת קסדה נתונה בידי סמכויות של פקחים עירוניים? היום לא. רק משטרה יכולה לאכוף את זה.

צריך להגיד את זה.

מתי מתכוונים להעלות את גובה הקנסות? כרגע זה על שולחן ועדת הכלכלה. הצו של משרד התחבורה.

ב-7 ביוני. השאלה שלך לגבי החוק לייעול האכיפה. לפני הדיון בדקתי עם הלשכה המשפטית שלנו ונאמר לי שהמשרד לביטחון פנים מתכוון לקדם את הנושא הזה ככל שניתן. המחלוקות נסתיימו.

לפי מה שנמסר לי מהמשרד שלי. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתמול קיבלתי דיווח מהמשרד לביטחון פנים לפיו יש ויכוח ביחס להגדרת אכיפה על מדרכה. אתם מסרבים לעמדת המשרד לביטחון פנים ועל כן הסוגייה הזאת של הגדרת המדרכה יצאה מהתקנות שחתם עליה השר לביטחון פנים. משרד התחבורה מתנגד. אני מוכן שוב לבדוק את זה אבל זה מה שנאמר ונמסר לי. זה גם כתוב לי. אני מוכן לבדוק שוב ולעדכן אתכם אחרי הדיון. נמסר שמשרד לביטחון פנים הולך לקדם והגיעו להבנות. מתי פקחים עירוניים יוכלו לאכוף? זה תהליך של חקיקה ראשית. זאת לא חקיקה ראשית. זאת חקיקת משנה. אלה תקנות. הן פורסמו אתמול להערות הציבור למשך שבועיים. צמצמו את הזמן משלושה שבועות לשבועיים. אלה תקנות חסרות כי משרד התחבורה התנגד להגדרת המדרכה כך שהגדרת המדרכה לא נמצאת בתקנות שהשר לביטחון פנים פרסם אותן להערות הציבור.

הסיפור של מדרכה, למשל כיכר הבימה, לא מוגדר שם. אבל מדרכה? אנחנו אוכפים בהבימה. יכול להיות אבל אני רק אומר שזה לא מוגדר בחוק. אתם מפרשים את זה בצורה כזאת אבל זה לא מוגדר בחוק. רצינו לעגן את זה אבל הייתה התנגדות של משרד התחבורה. אנחנו עכשיו נזרז את זה ואז זה מגיע לוועדה הזאת?

אחרי שהשר חותם. יש בירוקרטיה בישראל. אנחנו התחלנו השבוע בפעילות בה מבקשי מקלט בהתאם לסעיף 2(א)(5) לפי חוק הכניסה לישראל יחויבו בביצוע מבחן תיאוריה מסוג A-3. כלומר, יש לנו תיאוריה מיוחדת לרוכבי אופניים וגלגינוע, הכרת חוקי התנועה, הכרת הכלים וכולי. הם יחויבו וזה היה התנאי לרכיבה שלהם. זה בנושא אופניים חשמליים ובנושא הגלגינוע. הדבר האחרון שאני רוצה לומר. כמו שנאמר, אנחנו בגיבוש של איזושהי הסדרה כוללת של כל הנושא הזה של הכלים החשמליים. אנחנו עובדים בדיונים פנימיים בשלב הזה, ביחד עם הרלב"ד, כדי לנסות להסדיר את כלל הנושאים. אחד הנושאים שעלה זה הנושא של הרישום של הכלים האלה שאנחנו בוחנים כרגע איך ומה עושים. אני מקווה שבתקופה הקרובה מאוד נגיע עם התוכנית הכוללת של כל זה. זה גם לגבי המקומות בהם הם יכולים לנוע, גם הכנסת ותוספת כלים נוספים שייכנסו. באירופה כן מאפשרים ל-L-1 שזה אופנוע עד 45 סמ"ק לנסוע במרכזי הערים כאשר היום מבחינתנו זה לא ניתן. אנחנו רוצים להרחיב לעוד כלים נוספים שמותרים בהתאם לתקינה האירופאית. כמו שנאמר כאן, ואני חוזר ואומר, ב-5 השנים הקרובות יושקעו למעלה מ-2 מיליארד שקלים לשבילי אופניים.

זה עוד משהו שיכול לסייע ולעזור בהיבט של הבטיחות. אבל הרכבים שאתה מכניס לא יעלו על שבילי אופניים.

רכבים עם רישיונות נהיגה ורכב.

אלה אופנועים עירוניים קטנים שיהיה קשה להבחין ביניהם לבין אופניים רגילות.

איך זה שמשרד התחבורה כך פעם מגיע באיחור, מגיע תמיד אחרי השוק, מגיע תמיד אחרי שהכלי כבר נכנס לפעילות? עוברות כמה שנים עד שהמשרד תופס את זה ואומר שהנה, יש כאן איזה כלי רכב שאין לגביו הסדרה והגדרה ולכן בואו נעשה עכשיו עבודת מטה ונראה איך נגדיר אותו בחוק. לא אמרתי את זה. ניסית פעם להזמין תור במשרד התחבורה? זו הסיבה. אני שמח שיושב ראש הוועדה שותף לדיונים בנושא הרכב האוטונומי כאשר אנחנו בין הראשונים שמקדמים אותו לפני העולם.

אני מדבר איתך על אותם כלים ביחס לנושא עכשיו. הכלים הללו שמגיעים לעולם, פתאום רואים אותם, מבינים שיש אירוע, יש פגיעות, יש התרחשויות ורק אז מתחילים לדון בעבודת מטה איך להגדיר אותם.

אני לא אמרתי את זה. אני אומר את זה. אתה אומר אבל זה לא מדויק כי בתחילת הדברים שלי אמרתי שבמהלך השנים בוועדה הזאת אושרו המון רגולציות בהסדרת הנושא הזה. ככל שהם מתקדמים עם הזמן, כמות הכלים עולה נכנסים כלים נוספים. אנחנו רוצים כל הזמן לנסות להתקדם ולהתפתח לחדשנות. כל השאלה שלי היא איך אתם לא מובילים ולא איך אתם נגררים. אנחנו גם מובילים. אבנר, סוף כל סוף אני לא לבד.

בכל מקרה, תודה רבה. שאלה אחרונה לפני שאנחנו ממשיכים. הנושא של המצערת, שהמשתמשים יכולים לפתוח או לזייף או לעשות איזה טריק ולנסוע 50-40 קמ"ש. איך אתם מתייחסים לזה ואיך תטפלו בזה? ראשית, מבחינת התקנה עצמה, היא אוסרת וזה גם חלק מעבירות הקנס. נצטרך להגביר את האכיפה גם שלנו וגם של המשטרה ונעשה זאת ביחד. החנויות ידועות. אתה הולך לחנות, מבקש שיפתחו לך, אתה משלם כמה מאות שקלים. לכן אותן עבירות קנס כאשר אדם מבצע שינוי מבנה או חנות שמבצעת שינוי מבנה ותקבל קנס בסך 10,000 שקלים או יותר זה יציק לה. לכן חשוב מאוד שנעביר את הנושא הזה של עבירות הקנס ככל שניתן מהר. איך מגדירים את כלי הרכב המאולתרים האלו שמובילים קורקינטים כמו שבסופרמרקטים?

אסורים לנסיעה על הכביש.

גם התלת אופן שאימא לוקחת שני ילדים לגן לא מוגדר. אסור להם לנסוע על הכביש. אלה רכבים תפעוליים. זה בדיוק מה שאני אומר. יש פעילות ענפה מאוד ורחבה של שימוש בכלים שהם לא מוגדרים אבל הם פועלים. לא מורידים אותם מהכביש. הכלים האלה לא בחוק. על זה אני מדבר. החוק תמיד מגיע אחרי הציבור. בא הציבור, מביא כלי שאתם לא מכירים אותו, לא התארגנתם לגביו, לא חזיתם אותו, לא ראיתם שזה קיים באירופה ובארצות הברית, הוא מגיע לארץ, הוא מתחיל לפעול ומי שגר באזור המרכז יודע שהוא בכל מקום. אני לא מפתיע כאן אף אחד, זה בכל מקום. מעבירים עם זה דירות, שליחים של סופרמרקטים, וזה שימוש מאוד מאוד נרחב. אתם בדממה. זה לא מוכר, זה לא חוקי, מה עושים עם זה? גורמי האכיפה אוכפים את זה. מה זאת אומרת בדממה? כמו שתגיד לי שהרכב שלך יכול לנסוע במהירות של 200 קמ"ש,

החוק מתיר לך? יש כלים כאלה. זה לא עניין התנהגותי אלא זה עניין של כלים שקיימים ברחובות. הממשלה הסכימה לייבא אותם. משהו קרה עם הדבר הזה והוא לא הגיע מהשמים. הממשלה הסכימה לייבא את זה לאזורים סגורים ותפעוליים. היא לא הסכימה לייבא את זה למרכז תל אביב. אני אומר שאתם ב-דיליי. אתם כל הזמן כמה צעדים אחרי המציאות. כן נאשר במרכז תל אביב? אני לא יודע אבל אתה אחראי על הדבר הזה ואתה צריך להקדים את המציאות ולא לרדוף אחריה. חבר הכנסת גינזבורג, אנחנו הבנו את השורה התחתונה. אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד ואנחנו רואים את המציאות. אנחנו מדברים על נפגעים, על הרוגים, אנחנו נתרכז כאן בבטיחות בדרכים ואנחנו ממש מצפים לפעולה יותר מהירה, יותר החלטית ויותר ברורה שתיתן איזושהי ודאות ותיתן גם ביטחון לאותם אנשים שמשתמשים בדרכים. גם כאן אני פונה לרלב"ד ולמשטרה ואומר שהדברים האלה הם דברים שחייבים לצפות פני עתיד. בואו נתחיל בזה שנטפל בהווה אבל גם תוך כדי זה נצפה פני עתיד. סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו, ממונה על תחום התחבורה והבטיחות בדרכים. אני מאוד מודה לכם, גם לך חבר הכנסת בועז טופורובסקי וגם לך חבר הכנסת איתן גינזבורג. אתם מלווים את הנושא הזה בנאמנות כבר הרבה מאוד זמן ורואים שזה בוער בדמכם. אני לא אתייחס כרגע לאכיפה מפני שהאכיפה תבוא לדיון, אם אני מבינה נכון, בשבוע הבא. אני רק אומר שאין מספיק פקחים. יש לנו תקנים פנויים אבל לא קופצים על העבודה הזאת. אני הייתי מצפה שנקדם אכיפה אלקטרונית. יש היום אמצעים, יש בינה מלאכותית, יש אמצעים לאכיפה בנת"צים, אפשר לאכוף מהירות ברחובות עירוניים באמצעות מצלמות, אפשר לאכוף על עבירות באמצעות מצלמות ואני הייתי מצפה שבעולם מתקדם בו מדברים על רכב אוטונומי, לרשויות המקומיות יינתנו אמצעים לאכיפה אלקטרונית. פקח, כמו שוטר, לא יכול להיות בכל מקום. יש הרבה תאונות ואני רואה כאן בציבור אנשים ואני גם מכירה מהעיר שלי - שגם מתלוננים על כך שהפקח לא נמצא ברחוב שלהם כי הפקח לא יכול להיות בכל מקום ואני מודיעה כאן שיש מחסור בפקחים. אם מישהו רוצה להיות פקח, בבקשה. בואו נלך לגופו של עניין, לנושא השליחויות שאני מבינה שלשם זה התכנסנו.

אם אתם רוצים להרים רחפן שיצלם רוכבי אופניים, יש משהו שמונע מכם לעשות זאת? אנחנו לא יכולים לאכוף באמצעים אלקטרוניים, רק מה שהמדינה הרשתה לנו, בגלל צנעת הפרט וכל מיני רישומי מאגרי מידע. אי אפשר לאכוף. לנושא השליחויות. נושא השליחויות בוער בכל הארץ אבל במיוחד בתל אביב. אנחנו רואים את ההתנהלות הכמעט בריונית וגם היא נורא נראית לעין. כשאתה רואה אופניים רגילות עושות עבירה, זה לא כמו אלה עם התיק הכחול או התיק הכתום. אני כבר ב-2020 כינסתי את כל חברות השליחויות לשיח על נושא בטיחות ואיך הן יכולות לקדם את הבטיחות. גם הרלב"ד ויעקב זכריה היה איתי בפגישה ואתם הייתם שותפים לזה. הדבר הראשון שביקשנו הוא שיהיה מספר זיהוי על התיקים. אם היה מספר זיהוי על כלים דו גלגליים ועל מיקרו מוביליטי, לא הייתי צריכה לבקש מהשליחים לשים על התיקים. לקח קורונה, לקח הרבה זמן, הביאו מספר דרדלה בצד אחד של התיק והשליחים תמיד סוחבים אותו הפוך כדי שלא נראה את המספר. זאת הייתה פגישה ראשונה ב-2020. פגישה שנייה הייתה ב-2021, אז כבר הייתי מאוד עצבנית ודיברתי כבר פחות יפה לכל החברות האלה ואפילו איימתי בכך שנעשה משהו שאני לא בטוחה שהוא נכון אבל שנהפוך את מקצוע השליחויות למקצוע שדורש הכשרה, בדיוק כמו נהג מונית. אני אומרת שאני לא בטוחה שזה נכון כי אני רואה מי מתפרנס מזה וזאת תהיה מכה קשה. אני יכולה להגיד שיצאנו למספר מבצעי אכיפה. היום יש שיתוף פעולה בין הפיקוח העירוני שלנו לבין החברות. אנחנו מודיעים להן כשאנחנו תופסים רוכב שעבר עבירות והן מתריעים וגם מפטרים אותו מעבודתו. נוצר איזשהו שיתוף פעולה.

ממש כך. אנחנו מודיעים. המפקח שלנו מעביר את פרטי הרוכב של החברה למנהל התפעול שלהם שמאתר את העובד ומעביר לנו את פרטיו. אנחנו שולחים לו קודם כל דוח והעובד מושעה מכל פעילות בחברה. זה קודם כל שיתוף פעולה שיצרנו עם החברות. אני חושבת שהיה צריך להיות מספר רישוי לרוכבים כי לא כל ה-וולטרים או כל ה-תן ביסים הם עבריינים, יש ביניהם עבריינים ויש גם בקרב הרוכבים על אופניים פרטיים וגם הרוכבים על השיתופיים. גם אי אפשר לעשות אכיפה אלקטרונית אם לא יהיה מספר רישוי. מספר רישוי הוא התנאי הראשון לכך שיהיה אפשר לתפוס אותם. כשיושבים ומדברים אחר כך על האכיפה ואיך עושים את האכיפה עם הפיקוח העירוני ועם המשטרה, מספר הרישוי הוא מפתח. אם היום אין מספר והמספר מוסתר, איך אתם יודעים לדווח? תתפלא. דווקא החבר'ה שרוכבים על שיתופי.

לא מזמן הייתה תאונה עם כלי שיתופי ואנחנו מדווחים לחברות והחברות יודעות לאתר אותם לפי הצ'יפים. זה הרכב השיתופי.

עם ה-וולט?

בגלל השליחות, הוא יודע היכן הם נוסעים. הוא יודע לאתר אותם והוא יודע מי השליח.

אני אומר גם שיש שיתוף פעולה טוב עם וולט. אני אומר שיש חברות יותר מסודרות כמו פיצה דומינוס או פיצה האט שיש להן מנהל צי בטיחות וגם הכלים הם שלהם והכלים שלהם הם אופנועים חשמליים שיש עליהם בקרה היכן הם נוסעים. הם יודעים באיזו מהירות הם נוסעים, הם יודעים עליהם הכול ודרך זה הם מקנים להם הרגלי בטיחות כי הם עוקבים אחריהם ומקנים להם הסדרים.

חברה שעובדת בצורה יותר מסודרת עם הכלים שלה, עם קצין ביטחון ועם מערך בקרה. לפי הניסיון שלך יש להן גם פחות תאונות? בהחלט יש להן פחות תאונות ויש עליהן פחות תלונות ואתה גם רואה את הנהגים במרחב כמשהו הרבה יותר אחראי.

אופנועים יותר נוטים להישמע להוראות החוק ברכיבה מאופניים. אני הייתי מדברת גם על שינוי המודל בהפעלה. היום שליח צריך להזדרז, להביא את האוכל בזמן, שחלילה לא יתקרר האוכל. יכול להיות שצריך להיות בחברות השיתופיות - אני מתכוונת לקדם במכרז הבא שלנו - כך שהפרמטר של המחיר לא יעבוד רק לפי זמן אלא גם לפי מרחק. הרי אם הם עובדים לפי זמן, הם יעברו באור אדום כי הם צריכים למהר. אני הייתי אומרת אולי אפילו להגביל את מספר השליחויות לשליח שהוא עושה בשעה, שלא ירוצו כמו מטורפים. חברות השליחויות צריכות להבין שיש שליחים שכדי להרוויח עוד כמה שקלים מסכנים לא רק את חייהם אלא גם את חיי האחרים. כל הפעולה הזאת על בסיס זמן ולהספיק כמה שיותר בזמן נתון בלי לאמוד את כמות הקילומטרז' שהם עושים בזמן הנתון, היא גורמת לתוספת חוסר בטיחות. עוד בעיה של הגעה עם הכלי עד לעסק, שזה אומר עלייה למדרכה, עליה לכיכר וכולי.

אם הייתה לי אכיפה אלקטרונית במקומות כמו כיכרות וכמו מרכזים מסחריים, הייתי יכולה למנוע את זה שהם רוכבים עד לבית העסק, שילכו עם הכלי עד לבית העסק משום שהם חוששים מגניבה אבל שילכו. הזכיר אבנר את הכלים הלא חוקיים. אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות וזה קל שבתי עסק שמוכרים אופניים, יידרשו לרישוי עסק. זה כמו חנות בגדים. זה לא כמו מסעדה. הם לא נדרשים לרישוי עסק. אין פיקוח עירוני על החנות הזאת. זה רק משרד הכלכלה עם חמשת הפקחים שלו שפעם בשנה עושה מבצע ראווה. אם רוצים שהחנויות האלה יהיו כפופות לחוקים, כולל אפילו מצב כזה שביום שיהיה מספר רישוי הם יצטרכו לדווח על כל קנייה ורישום של כלי, כמו שעושים היום כשמוכרים רכב אני חושבת שאחד הדברים שצריך לעשות זה רישיון עסק לחנויות לממכר אופניים וכלים אישיים מיקרו מוביליטי. באותו רגע שיש להם רישיון עסק, אני כעירייה יכולה לשים להם תנאים ברישיון, אני כעירייה יכולה להיכנס ולבדוק אם הם עומדים בתנאי הרישיון ובוחרים רק מה שחוקי. לתפוס את האנשים ברחוב ולהתחיל למדוד להם מהירות ואת המצערת,

להיכנס לבית עסק ולראות אם הוא מוכר כלים בצורה לא חוקית, יותר קל. דבר אחרון. בזמנו הזמנתי אתכם ורציתם לבוא לסיור בתל אביב בנושא הבטיחות בדרכים. אני רוצה לומר שרלב"ד יוצא בקמפיין ארצי לבטיחות בדרכים שיימשך שישה שבועות. מתחיל ב-6 ביוני ואנחנו, עיריית תל אביב, נשקיע הרבה כספים ומשאבים מעבר לזה. בין השאר, באופן קונקרטי לדיון היום, בין ה-12 ליוני עד ה-14 ביוני, ימים ראשון עד שלישי, אנחנו מקימים אוהל עם חברות השליחויות שיהיו שותפות שלנו במערך ההסברה. החברות ידרשו מהשליחים להתחיל את יום העבודה שלהם במאהל הסברה. הן גם מתכוונות לצ'פר את השליחים שיגיעו בשי קטן. רלב"ד מכין מערך הסברה וסרטון. יש לנו שיתוף פעולה עם כל גורם שמוכן לתמוך בעניין הזה. כרגע, מאחר ואין לנו כלים לאכיפה, אנחנו מנסים להביא יותר הסברה, יותר הדרכה ויותר בשיתוף פעולה עם החברות עצמן. זה אירוע שאתם מוזמנים להגיע אליו ולתת שם את הטון וגם אולי לאיים, סליחה על האמירה, שאם הדברים לא יבואו מרצון טוב ומנכונות לשנות חלק מהתהליכים כדי להבטיח שלשליחים תהיינה מיומנויות רכיבה כמו שעכשיו הציעו הדרכה וכולי, אתם תבואו ביד קשה עם כללים שיקשו עליהם את החיים. תודה רבה. בהחלט. אנחנו מתחילים להיות קצרים בזמן. המשטרה.

בוקר טוב לכולם. אדוני היושב ראש. ראש מדור תעבורה באגף התנועה. בגדול הנחיה מקצועית של כל שוטרי משטרת ישראל שמוסמכים לרשום דוחות עובדים בשיתוף עם משרד התחבורה, עם הרלב"ד, עם רשויות מקומיות. דיברתם כאן על נושא הפקחים ואנחנו שותפים לכל מיני מהלכים של נושאי אכיפה. יש כל מיני התנגדויות כאלה ואחרות אבל זה לא לדיון הזה. ברשותך, אני רוצה לדבר על הנושא של האכיפה. בשנת 2018, אני מדבר על אופניים חשמליים ועל קורקינט, נרשמו במשטרת ישראל 26 אלף דוחות. כשאנחנו עושים פילוח, אנחנו רואים שבאמת האופניים החשמליים והקורקינט, זה במרחב הציבורי של מטרופולין דן. בשנת 2019, 2020 ו-2021 הממוצע עולה ל-45 אלף דוחות. זאת אומרת שמשטרת ישראל אוכפת כנגד הכלים האלה. טכנולוגיה מקדימה את עצמה, זה נכון. בסופו של דבר אנחנו גוף אוכף וגוף אוכף שצריך לקבל הנחיות. יש חוק, יש תקנה - אני אוכף.

אין לי תקנה - אני לא יכול לבצע אכיפה. כנגד אופניים חשמליים, עד שהוחלט לבצע דרגת רישיון A-3 לקח הרבה מאוד זמן. האופניים החשמליים הסתובבו במדינת ישראל, לא בדקו חנויות, נכנסו לארץ חופשי ואנחנו לא יכולנו לאכוף נגדם. העבירות הנפוצות ביותר הן רמזור אדום וקסדת בטיחות. כשאני אומר רמזור אדום, אני אומר גם רמזור אדום בתוך מעברי חציה שבאופן חד משמעי על פי חוק אסור להם. זאת פחות או יותר ההתפלגות. אני יכול להגיד שבשנת 2020 ו-2021 יש עלייה גדולה של תאונות הדרכים איתם. סך הכול בממוצע כ-650 דוחות של אופניים חשמליים וקורקינט בחומרה כזו או אחרת ובשנת 2022 עד חודש מאי הנוכחי אנחנו מדווחים בסך הכול על 182 דוחות שזאת איזושהי ירידה לעומת שנים קודמות. אני אומר כאן שמשטרת ישראל תשמח מאוד להרחבת סמכויות כאלה ואחרות במסגרת מה שמשטרת ישראל חושבת לנכון שצריך להעניק לפקחים. אנחנו לא חושבים שצריך להעניק לפקחים אכיפה על כל עבירה שהיא ואנחנו גם מנמקים את זה במפגשי העבודה השונים שאנחנו עושים, גם עם פורום ה-15, גם עם משרד התחבורה, גם עם משרד המשפטים וגם עם המשרד לביטחון פנים. צריך לשים דגש על הנושא של האכיפה באמצעים אלקטרוניים. חשוב לי שתהיה הבנה שאנחנו מתקדמים לעולם שבו כמעט לכל אחד יהיה כלי מיקרו מוביליטי. חד משמעית. גם אם נכפיל ונשלש את כמות השוטרים, לא נגיע לזה.

צריך להשתמש גם בחכמה, ברצון העירוני, בפקחים העירוניים, ביכולת לגייס.

זה נכון מאוד. לאכיפה אלקטרונית יש משמעות. לא פעם זה עולה אבל צריך לקחת בחשבון שאכיפה אלקטרונית של רשות מקומית היא אכיפה שונה לעומת אכיפה של שוטר. נקודות, יכולת פענוח, הכשרה. זה צריך לעבור בחקיקה. אי אפשר לבוא מחר בבוקר, לשים מצלמות ולומר אני אוכף. משטרת ישראל מבצעת ניסוי באכיפה אלקטרונית בעיר מודיעין עם תוצאות טובות שיכול להיות שישמש את פורום ה-15 שהם שותפים בכירים שלנו בתהליך הזה גם אצלם. אנחנו באמת מברכים על כך. דבר אחרון הוא בנושא ההנדסה. כשם שאנחנו מנחים מקצועית שוטרים, אנחנו שותפים גם בנושא הקמת השבילים יחד עם המהנדסים המחוזיים אל מול מדור הנדסה של משטרת ישראל שמייעץ ונותן מה שנקרא רוח גבית. אנחנו שותפים ונשמח להמשיך להיות שותפים ונקווה שהחקיקה תתקדם כמה שיותר מהר כדי שאנחנו באמת כגוף אוכף נוכל לאכוף ולהרתיע כמה שיותר משתמשים בכלים האלה לנהוג על פי חוק.

עמרי מ-וולט. קודם כל אני רוצה להודות לך. פנינו לכל חברות השליחויות ואתם הרמתם את הכפפה, מעבר לזה שאתם נראים בכל מקום.

אנחנו באים כדי לעזור ולגרום לכך שהבטיחות תהיה יותר גבוהה ולא חלילה לפקח עליכם או לבקר אתכם, למעט הנושאים של הבטיחות בדרכים. תודה על האמירה הזאת. באמת תהיתי אם יש עוד חברות בחדר וקיבלתי ממך את התשובה. אנחנו מאוד מברכים על הדיון. הנושא הזה חשוב לנו ואנחנו מוכנים לשתף פעולה בכל דבר. אני מנהל קשרי הציבור ב-וולט ישראל. שני נושאים שעלו כאן הם חשובים. האחד, היוזמה לרישוי הדו גלגלי, נושא אליו התייחסתם, והשני הגברת הסמכויות לפקחים. זה דבר שמההיכרות שלנו את השטח ואת המציאות ב-3.5 השנים ש-וולט בישראל, אלה יוזמות מבורכות שככל שיש לנו אמירה בנושא הזה תומכים במאה אחוזים. כל מה שצריך מאיתנו בנושא הזה, אני לא יודע אם אלה ניירות עמדה או חוות דעת מקצועית או דאתה שאפשר לשתף בה וכולי, אנחנו לצידכם, עיריית תל אביב, מיטל, חבר הכנסת גינזבורג שיצא והוועדה. המודל העסקי שלנו בנוי על שיתופי פעולה. זאת התרבות הארגונית שלנו. 3,500 עסקים, 11,000 שליחים ולקוחות כמובן. הכול זה שיתופי פעולה. גם בזירה הציבורית אנחנו מאוד מאמינים בשיתופי פעולה ועובדים עם עיריית תל אביב, עם סגנית ראש העיר מיטל להבי וגם עם הפיקוח העירוני בתל אביב. אתם הפסקתם עבודה של שליחים אחרי שקיבלתם הערות?

חד משמעית. שליח שלא ינהג לפי חוק או שיתנהל בצורה פראית, אנחנו לא רוצים אותו כשליח ב-וולט. זה האינטרס שלנו. אנחנו לא רוצים שליחים כאלה ב-וולט. כאשר דברים כאלה מגיעים אלינו, והם מגיעים אלינו. הפיקוח מסר לי שיש שיתוף פעולה עם חברת וולט וכי המידע עובר. כן. מידע שעובר, אנחנו מטפלים בו. אם כן, שיתוף פעולה אחד הוא עם עיריית תל אביב. שיתוף פעולה שני שיש לנו זה עם משטרת ישראל והתחלנו עם מחוז תל אביב, שם יש לנו הכי הרבה פעילות אבל נשמח לעשות זאת היכן שצריך. שיתוף עם הרלב"ד, עם יוזמתה של שעושה עיריית תל אביב שעושה בקרוב, עם מד"א והכשרנו עכשיו שליחים שעברו קורס הכשרה במד"א. אנחנו פתוחים לשיתוף פעולה. שיתוף פעולה,

אבל כששליח מתחיל לעבוד יחד עם וולט, אם הוא עובר איזושהי הדרכה? האם יש משהו שקשור לבטיחות בדרכים? שליח שמתקשר עם וולט, אני רוצה להזכיר לכולם שהשליחים ב-וולט,

משלימי הכנסה.

זה משהו שהם עושים בהיקף מסוים של שעות. אני לא יכול לומר מספר אבל זאת בהחלט לא משרה מלאה אלא השלמת הכנסה. כחלק מהכניסה שלו לתפקיד,

הרי שליח הוא זמין מתי שהוא רוצה וכל משלוח שקופץ לו באפליקציה הוא מחליט אם לקבל אותו או לא. חופש הבחירה אצלו. כשהוא עולה לאפשרות להיות זמין, הוא צריך לצפות בכמה שעות של סרטונים שמסבירים גם על השירות של וולט וחלק זה גם העניין הבטיחותי. אנחנו מראים שם סרטונים של הוראות חוק וגם יצרנו סרטונים שלנו בנושא הזה שאחד מהם גם הופץ היום באופן נרחב לשליחים והוא גם יופץ בערך אחת לחודש במשך החודשים הקרובים כי הקיץ היא תקופה קצת יותר רגישה בתחום הזה. כמו שאמרתי, יש לנו צוות שהוא עובד מול הפיקוח למשל בתל אביב. הצוות הזה אחראי על הנושא הזה ויודע לזמן שליחים אם יש בעיה וגם לעצור התקשרות. היו שמונה ניתוקי התקשרות כאלה בחודש האחרון וזאת סנקציה מאוד מאוד כבדה. אני שומע גם מאנשי פיקוח וגם מאנשי משטרה שזה משהו שמאוד מאוד מרתיע. יש לכם מישהו שמקביל לקצין בטיחות? יש אצלנו צוות שאחראי על התחום הזה של האיכות, של הסטנדרט ומי שעומד בראש הצוות הזה הוא איש עם עבר בשירותי הביטחון וזו המומחיות שלו. יש מישהו שהתחום הזה הוא התחום שלו. עוד דברים שעשינו. אנחנו עושים פעמיים בשנה שבוע זהירות בדרכים בו אנחנו יורדים לשטח ומסבירים לשליחים גם באמצעות כל מיני סרטונים. מסבירים להם את החשיבות של הזהירות בדרכים. היה את העניין של מספור התיקים שבאמת יצאנו לזה יחד ביוזמת עיריית תל אביב ואנחנו גם מתכוונים לשפר את זה בקרוב עם התיקים החדשים שיהיו, כך שהמספר יהיה גם בצדדים. יש לנו גם שיתופי פעולה, ואני חושב שזה מאוד חשוב זה היה באחד מניירות העמדה שהגיעו לכאן - עם חברות טכנולוגיות כדי לראות איך אפשר להיעזר בדברים. ראיתי נייר שיצא לוועדה. לא אוכל להגיד שמצאנו משהו שהוא המוצר אבל אם יהיו מוצרים כאלה, עם 11 אלף שליחים, אני בטוח שיהיו כאלה שיהיו מוכנים לנסות אותם וללכת לפיילוט. אנחנו פתוחים לדברים האלה ופתוחים לשיתופי הפעולה האלה. אני חושב שהדברים שאמרתם בתחילת הישיבה, הוועדה הזו היא חלק מוועדת הכלכלה, אתם צודקים בהם. גם יושב ראש הוועדה אמר זאת וגם חבר הכנסת גינזבורג. בסוף כל שליחות כזאת - במקרה שלנו זאת השלמת הכנסה לשליחים זו עסקה שעוברת מבית עסק בשירות ללקוחות לאזרחים. אנחנו רוצים שהדבר הזה יצליח וישגשג בצורה בטוחה שכולם מרוויחים ממנה. תודה רבה. תם הזמן. יש עוד המון דוברים שרצו להתייחס אבל צר לי שלא נספיק לשמוע את כולם. אני מתנצל

יש הרבה מאוד בקשות דיבור אבל פשוט נגמר הזמן אבל זה רק מראה עד כמה יש הרבה מה לעשות ואיך זה נוגע לחיים של כמעט כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל בצורה כזו או אחרת. אני רוצה מכאן לקרוא למשרד התחבורה יחד עם הרלב"ד - אמרנו שאנחנו מעצימים את הרלב"ד בכל דבר שקשור לבטיחות בדרכים - לעשות הסדרה כוללת בכל מה שקשור להתנהגות שליחים במרחב העירוני. ההסדרה צריכה לכלול הדרכה, פיקוח, תקינות כלי רכב, אכיפה - גם אכיפה אלקטרונית, גם של משטרה וגם של פקחים עירוניים רישום כלי רכב ודרך לזהות את כלי הרכב השונים שמשתמשים בהם לצורך זה. כל מה שקשור לחינוך והסברה. בסופו של דבר אנחנו מדברים הרבה על השליחים אבל הרבה מהמשתמשים באופניים חשמליים הם נערים וממילא מערכת החינוך נוגעת בהם בתחום הבטיחות בדרכים וראוי שזה יהיה שם. ההסברה עובדת ולכן יש להגביר אותה. הכשרת אופנועים ומיגון. ראיתי שגם רייד ויז'ן רצו לדבר ולא דיברו. אני קורא לחברות השליחים לשים את הנושא של בטיחות גם השליחים אבל גם משתמשי הדרך השונים במקום גבוה בסדר העדיפויות. אנחנו שוקלים בוועדה האם לחייב קציני בטיחות או משהו דומה, ואנחנו מבקשים ממשרד התחבורה לתת לנו את ההמלצה שלו. האם לחייב בכל חברה שיש בה מעל מספר מסוים של שליחים. עד אז אני מבקש מחברות השליחות לעשות מתודולוגיה ברורה של הדרכה, פיקוח ובדיקה של תקינות כלי הרכב שתחת אחריותן. אני חושב שבגדול זאת המשימה של קצין בטיחות אבל זה משהו שאם כל עובד או שליח ידע שמתבצע, הוא יישמר. אני גם קורא למשטרה יחד עם משרד המשפטים ומשרד התחבורה לזרז את הליך מעבר כל סמכויות הפיקוח ושל האכיפה לפקחים עירוניים. אם יש חקיקה שתקועה בוועדה, אנחנו נעשה מה שצריך כדי לזרז אותה. רישום כלי רכב הוא גם חלק מרכזי בכל התהליך. כדי שהפיקוח יצליח וכדי שהאכיפה תצליח אנחנו צריכים לדעת באיזה כלי רכב מדובר. לפעמים אנחנו לא מזהים את הבן אדם אבל אנחנו יכולים לזהות את הרכב ולכן הוא חלק מרכזי וחשוב. הכשרת רוכבי הקטנועים היא קריטית ואנחנו קוראים לקיים הכשרה כזאת ברכב הדו גלגלי, בין אם אלה אופנועים, קטנועים או אופניים ממונעים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מוודאים שמי שעולה על הכלים האלה, יש לו מקסימום הכשרה כדי להביא למינימום סיכון שהוא יעשה תאונה וייפגע. אני קורא למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולמשרד לביטחון הפנים לפתור מיידית את הנושא שהציג חבר הכנסת גינזבורג, לפתור את המחלוקת כדי להרחיב את סמכויות הפקחים העירוניים ולאפשר בטיחות להולכי הרגל במדרכות ולהגביר את האכיפה. אנחנו קוראים למשרד התחבורה יחד עם הרלב"ד לרכז את כל מה שאמרתי כרגע. תודה רבה לכם. אני מקווה שבפעם הבאה שנקיים ישיבת מעקב נראה שינוי משמעותי בעולם הפרוץ הזה אבל בעיקר נראה ירידה בכמות הנפגעים בתאונות דרכים.

הישיבה ננעלה בשעה 11:06.